צהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת, היום יום שני, ט"ו בשבט התשפ"ב, 17 בינואר 2022. נתחיל בהוספת ממלאי מקום קבועים בוועדות. הצבענו בטעות על החלפה הפוכה ולכן אנחנו מתקנים אותה עכשיו. תיקון החלטה מישיבת הוועדה ביום 12 בינואר 2022. מוצע לקבוע כי חבר הכנסת עלי סלאלחה יכהן כממלא מקום קבוע בוועדה המיוחדת לענייני החברה הערבית מטעם סיעת מרצ. מי בעד ירים את ידו. הצבעה בעד פה אחד אושר.

2. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 7) (דמי בידוד לעצמאים), התשפ"ב-2022 בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 7) (דמי בידוד לעצמאים), התשפ"ב-2022 (מ/1501), לפני הקריאה הראשונה.

עו"ד אורי כץ מהלשכה המשפטית,

נעים מאוד. הצעת החוק הזו המטרה שלה היא לתת זכאות

זאת אומרת בבידוד או לא יכול להגיע לעבודה,

סכום כסף. נשמח שיועבר כמה שיותר מהר בעיקר בגלל העלייה בגל התחלואה לאחרונה, העלייה בהיקף הבידודים, וכדי לאפשר מענה כמה שיותר מהיר לאוכלוסייה הזאת. זה במקביל להסדר הקיים כיום, לשכירים, שקיים בחוק מנובמבר 20'. תודה רבה. חבר הכנסת רם שפע, אולי תגיד כמה דברים שרצית לומר בבוקר? הבנתי שחלק מהדברים שרציתי לומר, נאמרו. בשלב מסוים של הדיון לא הייתי בטוח אם הולך לעומק של הסוגיה האמיתית, מה גורם לפוליטיקאים לבחור בשיח לעומתי, תוקפני או אגרסיבי. בסוף הסיפור הוא שאנשים רוצים להיבחר שוב והתקשורת מנהלת פה לצערי הרבה יותר מדי מהשיקולים. כשהייתי זה הרגיש שאף אחד לא נוגע בנקודת הליבה. התקשורת תמיד אוהבת את העסיסי יותר. אני מתאר עובדה, לא כטענה - התקשורת מתנהלת לפי רייטינג וציבור, אז יש רלוונטיות למה הציבור רוצה. התקשורת מנסה להנגיש מה שהיא מרגישה שהציבור רוצה ממנה, וציבור נבחרי ציבור עובדים ביחד, זו הדרך שלהם לתקשר. ברגע שהמעגל הפנימי שלהם הוא כזה שיש צורך בצעקה כדי להתפרסם, ואתה רוצה להתפרסם כדי להיבחר שוב אני אומר את זה בתסכול אין ברירה ולצערי אנשים חושבים שזו הדרך, ואם מטרת העל היא זו במקום עשיית טוב משותף בינינו בעומק, ברגע שזה לא מה שמנהל אותנו- - - אנחנו עושים מעין השלמה לדיון שהתקיים הבוקר בוועדת הכנסת על הנושא של מפת דרכים לניהול מחלוקות. חבר הכנסת שפע העלה נקודה שבהרבה פעמים בגלל שכדי להיות בולטים בתקשורת, אני אומר את זה במילים שלי, וכיוון שלכל אחד מאתנו יש רצון להיבחר בפעם הבאה, שיקולי הרייטינג גורמים לנו להגיע לשיח מאוד בעייתי, והתקשורת מזינה את זה. אני חושב שזה הדדי. זה לא חדש. זה תמיד היה קיים. אני רציתי להגיע לדיון על החינוך המונטסורי. אשתי בטירוף במובן החיובי מזה, ולא הספקתי להגיע. ממש חשוב וצריך דחיפה של כמה חברי כנסת בעניין. אמנם לפני חודש הכירו בהם כסוג של זרם אבל יש מעל 50 יוזמות שלא מאפשרים להם פתיחה, בתי ספר מלא. הגיעו כמה יוזמות מכל הארץ שגם לא מאפשרים להם שסיפרו על הקשיים. נראה איך אנחנו יכולים לסייע להם. אומר, שאני חושבת שחשוב לתת סוג של תמיכה גם לעצמאיים שנקלעו לקשיים בלתי רגילים ולירידה בכמות העסקים. אנחנו בקרים וערבים כאן במליאת הכנסת שומעים מהליכוד - כן, כשאנחנו היינו נתנו מענקים ופתרונות. אם נדבר עם רוב העצמאיים היום, אתם תראו שאת רוב המענקים היו צריכים להחזיר. חלקם היו צריכים להחזיר את המענקים בריבית, חלקם לא קיבלו בסוף כלום. הם נקלעו למצב שבו נתנו להם כסף, הכסף הושקע בעסק ואז דורשים מהם את הכסף בחזרה, ועוד בתקופה כזו כשההכנסות שלהם עדיין בתהליך ירידה. זה מטורף. בכל מתווה שאותו נעביר ונשכיל לבצע, חשוב שנשים דגש שמההתחלה, שלא יהיה מצב שבו נותנים להם למשוך כספים ואחר כך מבקשים אותו חזרה. אין דבר כזה משיכת כספים חזרה. מה שניתן לא חוזר לקופה, וזה צריך להיות ברור בקריטריונים. הערה חשובה. נשפר את המתווה.

דיברתי בדיון הקודם. לא רק שבירכתי את הכנסת ליום ההולדת אלא גם פרסתי את משנתי בעניין ההידברות בין הקואליציה לאופוזיציה. וגם אמרתי דבר תורה, בעיקר דברי תורה

בבקשה. לכבוד ט"ו בשבט אני רוצה להזמין את כל חברי הכנסת ואת כל צופי ערוץ הכנסת ואת כל צוותי התמיכה וכמובן בכנסת ובוועדות, אנחנו היום בוועדת החינוך פתחנו תערוכה לכבוד ט"ו בשבט בהובלתה של יהודית גידלי שמביאה לנו תערוכות אחת לחודש, תערוכה של אילן ברוך, שתלינו מפירות הארץ ורואים ציורים של ירושלים, אמן מאוד מוכשר. אני מזמינה את כולכם לבוא ולהתרשם מיצירות האומנות המרהיבות האלה. ציורים מרהיבים, ארץ ישראליים, גם של העיר הקדושה שלנו ירושלים וגם מכל הפירות הישראליים סברסים ותאנים וזית וכו'. זו הזדמנות

שכוייח. נהניתי מאוד מהדיון. תרצי לסכם? אני מאחלת ט"ו בשבט שמח. שכל הפירות שנוטעים מכם יהיו כמותכם. אשריכם. נעבור להצבעה. מי בעד בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי, לפני הקריאה הראשונה, ירים את ידו. הצבעה בעד פה אחד אןשר.

תודה רבה והמשך יום הולדת מהנה לכולם. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:11.